טוב, אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום לגבי אישור מוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. אדוני היושב-ראש.

שנייה, בדיון הקודם הועלו כאן עובדות חדשות לגבי התנהלות העמותה על ידי חברי הוועדה, וכשנשאלתם האם מבחינתכם מדובר בעובדות חדשות, כן או לא, לא שמענו מכם תשובה אחידה. בהמשך, חברי הכנסת, הייתה תכתובת דואר אלקטרוני מאוד רשמית בסיפור הזה, והתבקשו חברי הכנסת להעביר את החומרים לרשות המיסים, החומרים האלה הועברו אתמול. אני רוצה לשמוע את עמדתכם בבקשה. אפרת לקס, המחלקה המשפטית ברשות המיסים, אני רוצה להגיד קודם כול לעניין התכתובת: אנחנו לא ביקשנו את החומרים, אנחנו אמרנו כבר בדיון שמבחינתנו אין מדובר בעובדות חדשות. רגע, רגע, סליחה.

מוצגות עובדות חדשות, אתם בוחרים לעצום את העיניים ואפילו לא לבדוק אותם?

מה זה לא ביקשנו לקבל את החומרים? יש חומרים. אתם מתעלמים? חס וחלילה.

לא, אבל הוא אמר גם שגם בדיון עצמו. אנחנו התייחסנו לעובדות, אנחנו התייחסנו לעובדות שהוצגו בדיון שעבר. אבל איך אתם בלי? אפילו - - - אבל גם בדיון עצמו, היו שני קולות מטעם רשות המיסים. קול אחד שאמר, בעצם את אמרת אפרת, שמדובר בטענות שהם טענות, כפי טענות שנטענו בעבר. ולעומת זאת, ישב פה הנציג המקצועי,

ובעצם אמר שלו היו מגיעות הטענות האלה,

היה פה - - - הדיון הסתיים בזה שהיושב-ראש אמר שהוא מבקש מכם להגיע עם עמדה אחידה. יש עמדה אחידה.

העמדה האחידה היא שלא הוצגו עובדות שמצריכות בחינה מחודשת. ראית את העובדות של אתמול שנשלחו אליך?

ורשמנו לנו - - - אני מסתכל על התשובה שלך.

בסעיף 9 בתשובה שלך, ואת כותבת, אני מקצר, שיש כאן שאלות פתוחות. ואת מתחילה לפרט אותן: סעיף א', האם המיסיון התכוון לפנות לקטינה והיה מודע לכך שהוא מדבר עם קטינה? האם פנייה טלפונית מסוג זה על פי וכולי. יש פה לפחות ארבע שאלות פתוחות שאת עצמך מעלה, וכרגע את אומרת שאין צורך לבדוק אותם? זה התכתבות שהייתה בעצם בין הגורמים. אפשר להעלות לנו אותו? אפשר להעביר את זה, כן.

אני - - - אגב, אני חושב שמן הדין היה, שמי ששלך אליה, היינו מתכתבים לשם. - - - ואת כל הוועדה במסגרת התכתובת. היה מכותב הגורם המקצועי. הייתה אפרת וגם השבתי, בעצם השבתי בהתאם שאנחנו נעביר את כל החומרים בצורה מסודרת. ובעקבות כך, היועצת המשפטית פנתה אליכם כדי שתעבירו את החומרים.

השאלות, ככה, בדיון שקיימנו ביום רביעי, הצגנו את הקושי, סליחה לא את הקושי, אני מצטערת, סיפרנו שהייתה לנו בעבר, התמודדנו עם פנייה על ידי גורמים מיסיונים, לקטין, והסברנו מה עשינו. הסברנו למה בעינינו הפנייה הזאת לא מהווה עבירה על החוק הפלילי או פעילות שהיא בלתי חוקית שמצדיקה לשלול את העמותה. השאלות שאני מעלה בסעיף 9 - - - את יכולה להסביר את זה?

אני יכול להסביר את זה, פשוט שהשאלות שאני מעלה בסעיף 9 זה תמלול של מה שמשרד המשפטים - - - סליחה,

אני רק רוצה לספר לך, בדיון הקודם שמעתי בפעם הראשונה על הסיפור הזה. מבחינתי ואני לא יהודייה זה מזעזע. זה צריך להדליק הרבה נורות אדומות. וזה שאת באה ואת אומרת: בדקנו וזה לא נראה.

יש משהו כאילו - - - אסביר. רק נציין שבדואר האלקטרוני נכתב שמהעובדות שהוצגו, לא ברורים הדברים הבאים. זה היה בהתייחס לזה שכתבתם: הואיל ולא מצאנו להעביר אליכם את העובדות הגולמיות, תתייחסו על בסיס הדברים שנאמרו בדיון בלבד. שלומית, אפשר גם להקריא את המשך המשפט. זה קצת - - - אפשר להקריא הכול. כתבתם. אם אתם רוצים אפשר להקריא את כל הדואר? הייתה פה - - - ככל שאין אינדיקציות, אולי החל מהמשפט הזה. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה, יש לי הרבה מה לומר בעניין הזה, אני לא רוצה להיכנס לעניין. אני אומר לך, היו שאלות הרבה יותר פשוטות. הרבה יותר, שמישהו מחברי הוועדה שאל - - אזוטריות, נכון. - - ואז אמרנו לאורעד, אמרנו לו: אנחנו מבקשים, ותמיד הוא נענה בחיוב. אנחנו מבקשים שתבדוק פעם נוספת. והוא אמר: אנחנו בדקנו מתי שנתנו את האישור, אבל מה שאתם מעלים לא ראיתי אז, אבל אני אבדוק, והוא היה חוזר עם תשובות.

פעם ראשונה שאני נתקל בתופעה הזאת. אנחנו מעלים עובדות חדשות שלא היו קודם ואומרים: לא, לא, לא נבדוק.

מה, אתם בכלל לא בדקתם את מה שאנחנו שלחנו? אני לא אמרתי שלא בדקנו, שנייה, אני אמרתי שהעובדות כן, ההבדל בין העמותה הזאת, בין הסיפור של - - - הסיפור שבהקלטה הייתה אצלכם?

שמענו אותה. הסיפור של - - - לא, מה זה שמעתם אותה? זה היה לדעתי גם - - - היה קודם,

כמו שאמרתי גם בדיון הקודם,

הסיפור של ההקלטה לא היה בפנינו.

הדיון של מצפה לישראל שונה - - אנחנו מבקשים לבדוק את זה. - - מכל עניינן של כל העמותות הקודמות שבאו בפני ועדת כספים, בגלל שהוא מתנהל זמן ממושך, וזאת אפילו לא הפעם הראשונה שוועדת הכספים מחזירה אותנו לבדיקות חוזרות ואפילו מעבירה לנו חומרים. לא, אבל יש עובדות חדשות, למה את מתעלמת מזה? זה קרה בפעם הראשונה. את מבינה מה קורה? עכשיו גם נחזיר אותך עוד עשר פעמים. יש עובדות חדשות, כל פעם תבדקי את זה. הרי - - - לא, זה בדיוק - - - סליחה, סליחה, כשהיו דברים אחרים ידעתם לבוא ולקחת, אנחנו לוקחים לבדיקה, כשזה על 'עד כאן', על הנכבה. כל פעם אתם באים ולוקחים משהו. כשבאים לכם עם משהו אחר - - - - - - היה מצפה.

זה לא יכול להיות,

זה לא יכול להיות מעגל בלתי נגמר, אבל - - - אין בעיה, אני לא אמרתי - - - אבל עובדות. זה עלה כאן לדיון. הועלו פה טענות. ומדהים אותי לשמוע שאתם פשוט החלטתם להתעלם מזה.

אתם לא בודקים. יש הקלטה, לא שומעים. יש שאלות שנשאלו, לא בודקים.

חבר'ה - - - יושב-ראש ועדת הכספים, זאת בכלל לא הייתה הכוונה שלי ואני מבקשת להבהיר אותה עד הסוף. בבקשה. הדיון בעניין מצפה לישראל נדון בפני ועדת הכספים לפני מספר שנים. במסגרת הדיון העלו חברי הכנסת שאלות ביחס לפעילות של העמותה. אחרי השאלות האלה, אנחנו הבטחנו שנעשה בדיקה מחודשת. הבדיקה המחודשת קלטה שני, נקרא לזה, אופנים של בדיקה. הבדיקה הראשונה הייתה הליכה מחודשת, ביקור מחודש שנעשה בעמותה, ובדיקה עצמאית של המון חומרים חדשים שהתגלו במהלך התקופה שהאישור הראשוני ועד הפעם שהעמותה הגיעה לפני ועדת הכספים, וגם חומרים שוועדת הכספים העבירה לנו. אנחנו לא אומרים שלא נבדוק. אנחנו מתכוונים, כמו שאמרתי בדיון הקודם, אנחנו מתייחסים לתפקיד שלנו מאוד ברצינות. אנחנו בודקים כל דבר שאנחנו מקבלים. אבל בגלל שערכתי את הבדיקות, ואולי בגלל שוועדת הכספים החדשה לא מספיק מכירה מה קרה בוועדת הכספים הקודמת, אני באה לפה - - - אני מזכיר לך שיושב פה יושב-ראש ועדת הכספים הקודמת. בסדר, אז שנייה. וגם חבר שהיה בוועדה. אני יודעת ודיברנו - - - מה זה הטענה הזאת?

קיבלנו את החומרים מכם - - - אני מבקשת - - - אתם יודעים שבדקנו, ובדקנו דברים שקיבלנו - - - אנחנו לא מדברים על אז. מדברים על עובדות חדשות.

- - - האלה בדקנו, אתם יכולים להתייחס.

זה אחד. אני מקבלת. נראה לי כאילו עוד דקה אני הולכת לעמוד בפינה ומחכה שתוציאי אותי. בואי נרגע. הדבר השני שאני רוצה להגיד לך הוא שיש כאן חברי כנסת ותתחילי להקשיב להם, גם אם היו קודמים. מה שנקרא, איזה קטע, גם אנחנו יודעים לחשוב לבד. ויכול להיות שאנחנו נבקש ולא נקבל או כן נקבל. כל התפיסה הזאת, האדנות הזאת שאני רואה כאן לא מקובלת עלי. הדבר השלישי, אם מבקשים דברים, אז זה יקרה, התכוונו שזה יקרה. זאת לא הייתה המלצה, זה היה באמת.

בלי לרדת לפרטים, הצלחת להרגיז אותי. אני מתנצלת שהצלחתי להרגיז אותך.

אענה לדברים שלך כסדרם. וזה לא כזה פשוט להרגיז את נירה. ממש לא. אני אחד האנשים היותר רגועים בכנסת. אענה לכל הטענות שלך כסדרן. דבר ראשון, אין פה שום נימה של אדנות. אנחנו באים לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו יודעים לעשות את זה וזה המנדט שלנו להגיע לכאן. אני מנסה להסביר למה עובדות שנראות חדשות,

שהם כרונולוגית אירעו במועדים שהם מאוחרים לבדיקה שלנו, הן לא עובדות חדשות בעניינו. אני מתכוונת להתייחס בהמשך גם לתוכן העובדות שהועלו ושנבדקו. שוב, אם אני התמודדתי בעבר - - - איך נבדקו העובדות האלה? אם אני התמודדתי בעבר - - - העברנו אתמול את המכתב - - - שנייה, אתייחס לזה עוד רגע. עוד לא הגעתי לשם - - - שנייה,

אני רוצה להבין,

מה השתנה מיום רביעי עד היום? ביום רביעי, אנחנו שמענו פה מכם קולות שונים שאמרו שאם ויש עובדות חדשות צריך לבדוק אותן, לבין היום שיש לכם כבר עובדות חדשות אצלכם, ופתאום אתם אומרים שלא צריך לבדוק אותן? זה לא ברור לי. חבר הכנסת קושניר, כמו שאתה אומר, האם שמעת קולות שונים, זאת אומרת ששמעת שני סוגים של דעות. הדעה שלי כפי שנשמעה לפרוטוקול הייתה שלא מדובר בעובדות חדשות שצריך לבדוק.

אני מדברת על כרונולוגי, אני מדברת על עובדות מסוג של עובדות שכבר דנו בהם. ואשמח לפרט שוב מה העלתה תוצאת הבדיקה הקודמת שהיא גם תוצאת הבדיקה הנוכחית. ככל - - - מה פירוש גם תוצאות הבדיקה הנוכחית?

את הבדיקה הנוכחית עוד לא ביצעת. לכן אתה לא יכולה להגיד על התוצאה שלה. אני עוד לא התייחסתי לזה, יכול להיות - - - תראה, אשמח לפרט מה עשיתי ביחס לבדיקה הנוכחית. אתם רוצים שנתחיל מזה? אפשר להתחיל מזה.

בסדר. אז אנחנו קיבלנו בעצם שלושה אירועים שונים ביחס לעמותה. האירוע הראשון היה שיחה טלפונית, בשיחה טלפונית, אתם רוצים שאקריא את התמלול שלה?

חבר הכנסת גפני הקריא אותה בישיבה הקודמת ביום רביעי. קיבלנו גם הקלטה שלה. קיבלנו גם את התמלול. מה שמצאנו ביחס להקלטה הזאת הם כמה דברים: דבר ראשון, אנחנו לא שומעים בהקלטה של הפונה,

לנציגת העמותה, היה ברור שהיא מדברת עם קטינה. הדבר השני שגילנו, ששמענו - - - סליחה, זה לא צריך להיות הפוך? שאם היא פונה היא צריכה לשאול בת כמה - - - הפנייה לא נשמעת כפנייה לקטין. לא, את לא הבנת את השאלה של כבוד היושב-ראש כמו שאני מבינה אותה. אני בכוונה - - - משהו מאוד קיצוני. כשמתקיים קשר בין בני זוג, לא משנה אם מקרי או לא מקרי, חובת כל אחד מהם, אקח את זה לצד הגברי כי זה יותר קל, לוודא שלא להגיד אחרי: הוא לא נראה כמו קטין. לא, שואלים. בטח כשיש רגישות לנושא הזה.

אני - - - אני רוצה להזכיר במילה אחת.

את יודעת - - - שנייה, שנייה. חבר הכנסת גפני, אמרתי את זה גם בדיון הקודם, בעצם אחרי הפסיקה בעניין 'יחד רמת השרון' ובהתאם לנוהל שאנחנו תיקנו אותו בוועדה והתאמנו אותו. פסק הדין דיבר על זה שלוועדת הכספים יש שיקול דעת חלש. אנחנו יכולים לבקש לבדוק מרשות המיסים שיעשו בחינה לגבי העמותה, שיבדקו את הבחינה המחודשת של המסכת העובדתית. אבל אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו לוועדת הכספים יש שיקול דעת חלש. תגדירי חלש?

אז בסדר. טוב, אני - - - - - - יוגדר לי חלש. מה זה חלש? אני פשוט יודעת - - -שהיה לנו - - - כל הדיון פה נראה לי - - - לא נערך כראוי. במילים עדינות. אני לא מכיר שום גוף שאמון על ביצוע בדיקות, שיודע לעשות בדיקה משעה שש בערב או חמש בערב, אני לא יודע מתי נשלחו החומרים, עד שעה אחת בצוהריים. זה נראה לי לא רציני, זה נראה לי לא הוגן, ולכן אני מבקש שתבדקו את המסכת העובדתית החדשה שמוצגת בפניכם.

של העמותה הזאת - - - אגב, זה נמצא גם בחקירת משטרה. שבוע שעבר הוגשה תלונה, שתדעו. זה בחקירה.

אבל יכול להיות שאם תהיו במשטרה, החקירות ייסגרו יותר מהר,

אוקיי. אני מבקש מכם לבדוק שוב את המסכת העובדתית, גם בהתייחס לאותה חקירת משטרה שאני לא יודע אם היא קיימת או לא קיימת.

שלחנו גם את התלונה. קיבלנו.

ותחזרו לפה עם תשובות שהם באמת תשובות אחרי שעשיתם את הבדיקות. אני הרי גם לא מבין מה החיפזון שלכם כל כך פתאום, מאתמול להיום לעשות את הדבר הזה. ועכשיו לעניין הכללי. אדוני, אם אפשר שאלה בעניין הזה?

שבו חברי הכנסת בכלל וחברי ועדת כספים בפרט, נמצאים או פועלים בידיים כבולות כי יש להם שיקול דעת חלש, זה מצב שהוא בלתי נסבל. אף אחד לא יודע להסביר אותו בדיוק.

בסולם ריכטר אני יודעת, אבל פה? אגיד לך מה זה חלש: נכון להיום, חברי כנסת לא יכולים להפעיל שיקול דעת, אלא יכולים לבחון ולהגיד האם המסכת העובדתית שהוצגה בפנייך, האם היא נבדקה או לא נבדקה? - - - בג"ץ קבע כך. כן, כן, אני מדבר על המצב נכון להיום. - - - מה שאתם מכיר, זה לא קיים. בעצם מחליטים לך איך שתצביעי. זה לא מצב מקובל, או שלחברי כנסת יש שיקול דעת מלא או שאין להם שיקול דעת.

ולכן מחר תתכנס ועדת משנה בראשותו של חבר הכנסת בליאק

- - כדי להתחיל לדון בסוגיה הזאת, ולשנות את המצב החוקי של הדבר הזה. אפשר לבקש שיגדירו לנו מה זה חלש? אני מסביר שוב. לא, לא אתה, שיסבירו לנו, מה זה בפרקטיקום. בפרקטיקום זה שאם יש מסכת עובדתית שהוצגה בפניך, ורשות המיסים טוענת שהיא נבדקה, אין לך שיקול דעת לא לאשר. אני מומחה במוחלשים והחלשים, אני אסביר לך. זה המצב שלך. זה מצב שהוא בלתי סביר עבור הכנסת בכלל ועבור ועדת כספים בפרט. לכן מחר תתכנס ישיבה ראשונה של ועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת בליאק כדי לבחון דרכים לטפל בזה. אנחנו סומכים עליך.

שכמו גם בתמיכות אחרות, תמיכות ישירות של משרדי ממשלה בעמותות, לפי סעיף 3א, אין שם לכנסת שום נגיעה, אלא אם כן באישור כללי, באישור תקציב. כאן המצב צריך להיות בדיוק אותו דבר. זהה. משרדי הממשלה יודעים לעשות את העבודה. חברי כנסת יכולים לקבל החלטות במידה ויש להם שיקול דעת מלא ולא שיקול דעת חלש. אני מבקש להתייחס. ביקשה חברת הכנסת שפק, ואני רוצה להתייחס מפסק הדין. אני אמרתי את זה גם בדיון הקודם, אבל רק מילה לגבי שיקול הדעת החלש. מה שקבע בית המשפט זה שהוא אמר: משנקבעה המטרה הציבורית, יש למקד את שיקול הדעת של שר האוצר ורשות המיסים שלה הואצלה הסמכות לבחינת היבטים טכניים וניהוליים בלבד, ללא הפעלת שיקול דעת מהותי. בהתאמה לכך ובשים לב לסמכות הייחודית של ועדת הכספים שנוגעת לאישור פרטני של כל מוסד ומוסד, נקבע כי לוועדת הכספים יש שיקול דעת מוגבל בבואה לאשר את החלטת רשות המיסים. תפקידה של הוועדה מתמקד בקיום פיקוח פרלמנטרי על פעילות התקינה של רשות המיסים והיא אינה רשאית להפעיל שיקול דעת מהותי חזק כפי שהפעילה בקביעתה כי פעילות העמותה שנויה במחלוקת ציבורית עמוקה. אבל אז גם לשר האוצר יש שיקול דעת חלש. גם לשר

עומדת בפני ועדת הכספים אפשרות לדרוש הבהרות ובדיקות נוספות מרשות המיסים, לבחון את המסכת העובדתית ואת האופן שבו יושמו הקריטריונים והתנאים להכרה כמוסד ציבורי.

דווקא במקרה הזה יש לנו כן שיקול דעת חזק מול רשות המיסים.

וועדת הכספים דורשת לבדוק שוב פעם את המסכת העובדתית. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס לדברים בקצרה. בבקשה, חבר הכנסת גפני. לא אאריך בעניין הזה. דיברנו, דיברנו גם בטלפון, אבל אגיד לך, אני יודע שיש דעה של להוציא את זה מוועדת הכספים, ולהגיד: אתה יודע מה? שרשות המיסים תבדוק ותחליט ובזה נגמר העניין. והראייה שסעיף 3 א בתמיכות לא מגיע לפה מכולל התמיכות,

בניגוד לסעיף 46, מגיע לפה התקציב.

אתה יכול כחבר ועדה לשאול שאלות גם על התמיכות האלה ואתה יכול להגיד: רגע, מה פתאום נתנו למישהו, לא חשוב מה. אתה צד בעניין ובלעדיך אין מציאות שהתקציב הזה יעבור. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו לא מדברים על זה שהמדינה נותנת תמיכה. בעקיפין זה - - - עוד בסדר. בעקיפין זה תמיכה, אבל במציאות אתה דן על כל עמותה בגלל שלא הממשלה מחליטה על זה. זה לא החלטת ממשלה על סעיף התמיכות. אני אומר לך: מה שקרה הוא שבמשך שנים מתנהל בצורה הזאת. והייתה סמכות לוועדת הכספים לקבל החלטות. היה בג"ץ. הגיע המיסיון והוא עתר לבג"ץ. והיועץ המשפטי לממשלה כתב חוות דעת לבית המשפט. אני לא יודע למה הוא התערב בזה, בגלל שהוא יועץ משפטי של הממשלה, עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת הייתה שונה. אני מכבד את בית המשפט, אבל אני מצפה שגם יכבדו את הכנסת. זו אחת משלוש הרשויות החשובות שצריכות לנהל את הדברים האלה. כדי לשנות את זה צריך חקיקה. זה לא יכול להיות שאתה תבוא עכשיו ותגיד, לא מתכוון עליך, מתכוון בכלל, שבג"ץ אמר שאין סמכות לוועדת הכספים. אין סמכות לוועדת הכספים? זה חקיקה. חוק צריך לקבוע את זה. החוק אומר שיש סמכות לוועדת הכספים. אני תולה תקוות בוועדה הזאת שוולדימיר עומד בראשה,

אני מבקש שזה לא יהיה בצום עשרה בטבת ב-15:00, אבל זאת החלטה שלכם. זאת בעיה, לא עושים ישיבה ראשונה בצום כזה. על זה נדבר טכנית יגיעו לדיון בעניין הזה ואתה תראה שיש דברים שהם בלתי אפשריים כשאתה מדבר על שלושת הרשויות. הממשלה היא רשות מבצעת. הכנסת היא רשות שמאשרת. הממשלה לא יכולה לקבל החלטות מבלי שאנחנו כאן מאשרים את זה. אתה יושב פה עכשיו על עודפים. אני כבר לא מדבר על פניות, על העברות, אין דבר כזה שהממשלה תעשה דברים בלי שאתה אומר כן. אם אתה לא מאשר את זה, הם לא יכולים לבצע, לא עודפים, לא פניות ולא את ניהול הממשלה. אתה הזרוע המפקחת, המאשרת, אתה לא יכול להעביר תקציב בממשלה מבלי שאתה מאשר תקציב של מאות מיליארדים, שיש שם הרבה מאוד דברים שהם הרבה יותר בעייתיים מבחינת העניין של סעיף 46. ברגע שאתה אומר: אני נכנע בעניין הזה, אתה מוריד את כבודה של הכנסת. בסופו של דבר, זה תהליך שבאמת הוועדה צריכה לדון על זה. והמשמעות של העניין תהיה - - - אני הנחתי הצעת חוק שסותרת את החלטת בג"ץ ואומרת שלוועדת הכספים יש סמכות לקבל החלטה בעניין הזה. כמובן שאני מקווה שנעשה את הכול בהסכמה, בגלל שזה נושא שהוא חד פעמי או משהו שהוא זמני, זה דבר שכבודה של הכנסת מונח כאן על כפות המאזניים. אני מסתכל על זה באופן טיפה שונה, אבל זה באמת כבר לתוך הדיון בוועדת המשנה. בכל מקרה, חבריי באופוזיציה, הוועדה של ולדימיר בנויה מחמישה חברים: שלושה מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. יש לנו כרגע רק שם אחד: חבר הכנסת עופר כסיף. נשמח לקבל שם נוסף לקראת הדיון מחר. אם זה לא אמור לשנות במספר, אולי להגדיל את זה לשבעה ואז זה יהיה יחסי. אם זה אפשרי, אני לא יודע.

אפשר להגדיל לשבעה, אבל אז צריך להביא את זה לאישור. צריך להביא את זה בנפרד. אנחנו נדבר על זה ואולי מחר ניישב את זה.

בסדר? הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:22.